אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי,

אנחנו נעסוק היום בהשפעת הריסת בתים על נשים באופן כללי, ובמיוחד בנגב. אני קודם כל רוצה להתחיל בזה שזאת לא הפעם הראשונה שהוועדה מקיימת דיון כזה, גם בכנסת ה-20 קיימנו דיון ושמענו עדויות מאנשים, במיוחד מהנגב. לצערי הרב, הצורך בקיום דיון סביב הנושא עדיין קיים בגלל המשך הריסות הבתים שמתקיימים גם בנגב וגם במקומות אחרים, באוכלוסייה הערבית וגם לצערי הרב בירושלים המזרחית, הגם שהמצב הפוליטי הוא שונה בירושלים המזרחית. לצערנו הרב המערכת שהורסת בתים ופוגעת באופן כללי באוכלוסייה, מלווה הרבה פעמים באקטים ובהתפתחויות שגוררות אלימות, גם נגד הנשים וגם נגד הילדים שנמצאים בשטח.

כאשר משפחה צריכה להתמודד עם אובדן קורת גג, ואנחנו מכירות את זה טוב מאוד, הנשים נושאות בנטל של משפחה שאיבדה את כל מה שהיה לה ברגע מסוים. אני ראיתי מראות מאוד מזעזעים בהריסת בית, אין משהו יותר קשה, לא חשוב לי אם מגדירים את זה לפי החוק בית חוקי, בית עם רישיון, בית בלי רישיון, המראה של הריסת בית הוא טראומה, הוא טראומה קשה מאוד גם למשפחה וגם למי שצופה. אני עדיין זוכרת עד היום הזה את המראות האלה, כאשר נכחתי באום אל-חיראן בזמנו, וראיתי את הריסת הבתים, דבר שבעיניי, אני,

גרם לכך שלרגעים איבדתי את היכולת להשתלט על התגובות שלי. אנחנו היום נשמע את כאבן של הנשים, את הזווית המיוחדת של הסבל שהן עוברות כאשר הבית נהרס, והרבה פעמים גם מאבדים את כל מה שרכשו בתוך הבית, כי ההריסות נעשות מעל הדברים. המראה של ילקוט של ילד, או צעצוע של ילד או ילדה מבצבץ מתחת להריסות אמור לזעזע כל אדם במדינה הזו, ואי אפשר לעבור על זה בשקט. אנחנו נרצה לשמוע על ההשפעות. אני חייבת להגיד שהיה קל מאוד לשאר המשרדים כאשר הזמנתי לדיון הזה להתנער במהירות מהאחריות ולהגיד שזה לא בתחום שלהם ואין להם מה לעשות בנושא הזה. שתי רשויות במדינה הזו שהוזמנו לדיון, התווכחו איתי על הצורך שהם יהיו נוכחים, גם משטרת ישראל שמלווה כל פעילות של הריסה, ואני לא רוצה להכביר במילים, כולם יודעים מה תפקידה של המשטרה בהריסות האלה, לא ראו לנכון להגיע. אני מעבירה על כך ביקורת מאוד חריפה ואני אדבר עם השר, זה לא להחלטת המשטרה ולא להחלטת עובדי משרד הבריאות להתנער מאחריות להגיע לישיבה בוועדה בכנסת. כאשר ועדה בכנסת מזמנת עובדי מדינה שאחראיים על תפקידים מהותיים לנושא שאנחנו דנים בו, והם רואים לנכון לא לכבד את ההזמנה ולא להופיע, אנחנו לא מזמינים אתכם לאירוע חגיגי שאתם תבחרו אם בא לכם להגיע או לא. ההזמנה הייתה לדיון שבו אנחנו מנסים להבין איך הרשויות מתמודדות עם הנושא שאנחנו מעלים, ואני לא פטרתי לא את המשטרה ולא את נציגי משרד הבריאות מהנוכחות בישיבה, כך שאני מעבירה ביקורת על עצם העובדה שהם לא נוכחים בדיון הזה ויהיה לזה המשך בהתדיינות מול שני המשרדים הנוגעים בדבר. אנחנו נתחיל, אני מודה לחה"כ סמי אבו שחאדה שנמצא איתנו. תרצה לדבר עכשיו או לחכות ולדבר אחרי המצגת של הארגונים.

אני מעדיף לדבר עכשיו כי אני צריך לצאת ב-11:00 למקום אחר. אוקיי, אז בבקשה.

תהיי בריאה עאידה, ושיהיו בריאים גם כל האורחים שהגיעו אלינו גם מהנגב לדיון בנושא הזה. אני השתתפתי בכנס שערכו אותו "פורום דו קיום בנגב" בדיוק בנושא הזה, ואיך אומר הפתגם, "מי שמקבל את המכות הוא לא כמו מי שסופר אותם"

שעובר את אותו דבר בעצמו] - - - אני אצטרך לתרגם אותך. ומי ששומע את סיפורי האנשים שעוברים את הדבר הנורא הזה, ברור לו שזה פשע, מה זאת אומרת?

במקום שתבנה, היא הורסת, והפשע הזה מתמשך במיוחד אצל האנשים בנגב.

יש לו ממדים חברתיים ופוליטיים וכלכליים ונפשיים על כל החברה הערבית בנגב, ואני מודה לך על כך שאת מקיימת את הדיון החשוב הזה,

שחקרו את ההשלכות של הריסות הבתים על הנשים, ויש בו ממצאים מאוד מאוד קשים. לא הזמנו את הסקירה שוב היום, כי זה בעצם נעשה בעבר, אבל אני ממליצה מאוד להסתכל על המחקר הזה, גם לאנשי המשרדים שלא יודעים איך הנושא קשור אליהם, כמו במשרד הבריאות. במחקר הזה מציינים את רמת הדיכאון שבו נמצאות הנשים, ואת הצורך בטיפול בטראומה ובטראומה משנית לאחר הריסת הבתים. גם לנציגי משרד הבריאות,

יש המון מה ללמוד בנושא הזה. אני רוצה לתת להודא, מפורום דו קיום בנגב, יש לכם מצגת,

בוקר טוב, שמי הודא אבו עבייד, אני רכזת לובי בפורום דו קיום בנגב, אני אציג את הנתונים שיש לנו על הריסות הבתים בנגב, מה שיש לנו זה רק על הנגב, ובסוף את ההשפעה של ההריסות על נשים וילדים. (באמצעות מצגת) אני אתחיל מהתמונה של הבית של אחת מהנשים שנהרס להן הבית, והיא אמרה לנו כך: "זה הבית שלי, הבית שלי נהרס בפעם השנייה, המשפחה שלי גדולה, ואנחנו לא יכולים לחיות בלי בית שיגן עלינו. היינו חייבים לבנות את הבית מחדש באופן הדרגתי ובלי למשוך את תשומת הלב של הרשויות, על מנת לוודא שלא יחזרו להרוס אותו שוב, הרי בנייה חדשה, או אפילו שיפוצים, עולים לנו בהריסת הבית שוב...", אז אנשים פשוט נאלצים לבנות לאט לאט, כי אחרת הבית ייהרס שוב. אני אתייחס גם לחוק התכנון והבנייה ולחוק קמיניץ, או בשמו הרשמי תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, שבו הסמכויות של גופי האכיפה הורחבו וקיבלו שיקול דעת נרחב, החוק מציע עונשים חמורים על עבירות תכנון ובנייה, הקנסות המוגדלים וחסרי התקדים יכולים להגיע לסכומים חד פעמיים של בערך 300,000 שקלים, או קנס יומי של 1,500 שקלים לתקופה בלתי מוגבלת. חוק התכנון והבנייה, וסעיף 116 שידוע בתור "חוק קמיניץ", אינו מכיר בזכות לדיור הולם, ובזכות הבסיסית להגדרה עצמית כפי שזה מוגדר באמנה הבין-לאומית לזכויות אזרחיות ופוליטית, וכן בחוק הבין-לאומי ובעדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות, ותרבותיות, הזכות לדיור הוגן כוללת את הזכות לבחור היכן לגור, והגנה מפני פינוי כפוי והריסת בתים שרירותית. הריסות הבתים בנגב מפירות את הזכויות של אלפי ילידים, את זכותם לרווחה ולהתפתחות בריאה, ובכך מפירות מספר סעיפים באמנה הבין-לאומית, גם באמנה לזכויות הילד. בנגב חיים בין 80 ל-100 אלף תושבים בדויים החיים ביישובים שהם כביכול לא פורמליים, הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, בתנאי צפיפות, ללא נגישות למים זורמים, סניטציה ותשתיות אחרות. תנאים אלה הפכו את האזרחים הבדויים לפגיעים במיוחד לקורונה, הדיור הבלתי נאות הפך את הבידוד העצמי באוכלוסייה הבדווית לכמעט בלתי אפשרי. אנחנו ראינו מקרים של הריסות בתים במהלך תקופת הסגר הראשון, במרץ 2020, לאנשים לא היה איפה להיות בבידוד, ובמיוחד הנשים. כאשר אנחנו מדברים על משפחות גדולות, לנשים אין אופציה להיות בבידוד בתוך חדר נפרד שאמור לכלול שירותים וכולי,

שהבית נהרס, או הבית תחת איום, או רוצים להחריב את הבית, אין איך להיות בבידוד במקרים כאלה, ההנחה שלכל אדם יש נגישות למחסה שנותן לו הגנה מפני הנגיף, לא תמיד מתקיימת בקרב האוכלוסייה הבדווית בנגב. במרץ 2020 הגשנו פנייה דחופה ליועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט, בבקשה להפסיק את ההריסות בזמן הקורונה, ולמרות ההתחייבות של משרד המשפטים לעצור את ההריסות ולצמצם את מסירת צווי ההריסה, ולצמצם את נוכחות המשטרה בכפרים, למרות כל זה, בשנת 2020 נהרסו 2,568 מבנים בכפרים הבדווים בנגב. זאת למעשה עלייה משנת 2019, למרות משבר הקורונה ההומניטארי שנגרם. זהו המספר השנתי הגבוה ביותר של מבנים שאי פעם נהרסו. מה עם 2021? עדיין אין לנו נתונים לשנת 2021, אנחנו ביקשנו נתונים מרשויות האכיפה ועדיין לא קיבלנו את הנתונים. ברגע שנקבל אותם אנחנו כמובן נעדכן. אז הוועדה גם כן תפנה לרשויות האכיפה ותבקש את המידע הקשור בהריסת מבנים בנגב לאורך שנת 2021. אנחנו נשמח לקבל את הנתונים כמה שיותר מהר. הגשנו את הבקשה ב-1 בינואר, והיום אנחנו כבר כמעט חודש וחצי אחרי, ולא קיבלנו את הנתונים עדיין.

גם הוועדה תרצה לדעת אם יש עלייה בהריסות הבתים, או ירידה, בשנת 2021. אני בדיוק מגיעה לגרף הבא שלי, והוא מראה את העלייה לאורך השנים. בשנת 2013 היינו במספר של 697 הריסות, עד 2020 הגענו ל-2,568 הריסות. אם

משנת 2013 ועד שנת 2020 היו בנגב 13,265 מקרים של הריסת בתים ומבנים בכפרים הבדווים הבלתי מוכרים בנגב. זה מספר בלתי נתפס, מעל 13,000 בתים במהלך שבע שנים, אין כזה דבר בעולם. אני חייבת להגיד, 13 אלף ומשהו, אנחנו מדברים על הריסת בתים אבל אולי כדאי באמת להגיד שיותר מ-13 אלף משפחות אשר ראו את הבית שלהם נהרס, זה יותר אם בממוצע - - - אני אדייק, אלה מבנים. אוקיי, מבנים, אז כמה? 6,000 משפחות ראו את הבתים שלהם נהרסים, אם המבנים האחרים הם לא בתים? אז 6,000 משפחות, כמה ילדים? ארבעה ילדים?

אני לא רוצה להגזים, ארבעה ילדים כפול 6,000, כמה זה יוצא? 24,000 ילדים ראו את הבית שלהם נהרס. זאת האמירה שצריך להגיד. נכון. כשאנחנו מדברים על התופעה של הריסות בתים, בנוסף להריסות שהמדינה הורסת ומגיעה עם כוחות גדולים של המשטרה, אנחנו מדברים גם על הריסות עצמיות. זאת אומרת, אנשים מעדיפים הרבה פעמים להרוס את הבית בעצמם, במקום שהמשטרה תגיע בכוחות מאוד גדולים ותהיה אלימות, גם מפני חשש ממקרים של אלימות וגם מפני טראומה, אנשים חוששים מהטראומה שנגרמת לנשים ולילדים, זה בלתי - - - ומהעלויות הגדולות מאוד. ובנוסף לכל זה, מהעלויות המאוד גדולות שהמדינה מטילה על התושבים, וזה מחיר ההריסה בעצם. לא רק שהבית שלהם נהרס, בנוסף לזה הם משלמים את העלות של הטרקטורים ושל המשטרה שמגיעים להרוס את הבית. אנשים גם מעדיפים להציל את החפצים והדברים שלהם מהבית, כי ברגע שהמשטרה מגיעה ומגיעים הכוחות של המדינה, אין לאנשים את האופציה להוציא את הדברים מהבית. אני אעבור על הגרף הזה, הריסות עצמיות בניגוד להריסות יזומות, אז אנחנו רואים שהרוב הוא הריסות עצמיות, כי אנשים פשוט מעדיפים לחסוך מעצמם את כל כאב הראש שכרוך בזה שהמשטרה מגיעה וכוחות האכיפה מגיעים להרוס. האמת היא שאני לא הייתי משתמשת במילה "מעדיפים", האנשים נדחקים לפינה, אז הבחירות הן לא רבות.

נכון, אין ברירה אחרת, אין. אני אגיע להשפעת ההריסות על התפתחות הילדים, השפעות מזיקות על בריאותם הנפשית של עשרות אלפי ילדים בדווים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, שקיבלו צווי הריסה לבתיהם ללא מועד לביצוע. לא ברור מתי יגיעו, מתי תגיע המשטרה. כמובן שמי שבוחר לא להרוס את הבית שלו בעצמו, זה כרוך בסיכונים רבים מאוד. התוצאות האפשריות לעקירה הן: התמוטטות נפשית של הילדים, פוסט טראומה, חרדה ודיכאון. הפינויים יוצרים השפעות שליליות על הבריאות הנפשית והפיזית, ילדים הופכים פגיעים יותר להתנסויות מזיקות, כולל שימוש בסמים ופגיעות מיניות, אנחנו כמעט ולא מדברים על זה אבל זה נמצא גם במחקרים. משפחות עוברות לגור עם קרובי משפחה בתנאים של צפיפות ולחץ, מה שיכול ליצור קונפליקטים ואלימות. לפינוי יש השלכות ארוכות טווח על האושר של האימהות, על איכות החיים שלהן, דבר היכול להשפיע על מערכת היחסים שלהן עם משפחותיהן ושכיניהן, הדבר יכול לגרום לנשים להפחית את מעורבותן האזרחית ורמת ההשתתפות בקהילה, שמעכבים אותן מלחפש תעסוקה, או להפחית את מעורבות בהתפתחות הילדים שלהן. מצבן הנפשי של נשים מתדרדר, נשים רבות מדווחות על דיכאון ארוך, עליהן הרבה פעמים לעודד את בני המשפחה האחרים ולא להתמודד רק עם עצמן. נשים צריכות גם לדאוג לקורת גג כשאין בית, וכשהן לבד אז זה עוד יותר קשה, כמו במקרים של אימהות חד הוריות, וכמובן, זה אומר שזה מכריח אותן לדחות את הדיון על מצבן הנפשי כדי לטפל בבני המשפחה האחרים. מצבן הכלכלי, כמובן, קשה לאחר ההריסות. רבות מהנשים חיות בעוני ללא עודפים, ללא חסכונות, והצורך לבנות מחדש, כמובן, גורם למצב שלהן להיות הרבה יותר רע. בנוסף לכל זה, המצב הבריאותי נפגע קשות בשל הדאגות לבני המשפחה, אנחנו שומעים מנשים על סכרת, לחץ דם, מצבים של לחץ וחרדה שגורמים לנשים הרבה פעמים גם אפילו להגיע לבית החולים. כמובן, כל זה בנוסף לטיפול בבני המשפחה האחרים והצורך לספק את הצרכים הבסיסיים שלהם. המסקנות שלנו הן: הריסות מבנים ובתים מעכבים את המאבק בנושא הקרקעות, כמובן, מדרדרים אותם לרמה עמוקה של עוני, גם ככה אנחנו מדברים כמובן על האוכלוסייה הכי ענייה במדינת ישראל, בנוסף לזה, ברגע שהבית נהרס, זה מצריך עוד הוצאה מאוד גדולה כדי לבנות אותו מחדש. נשים בדוויות מהנגב המעוניינות בכך,

מעוניינות בטיפולים, צריכות להיות מטופלות על ידי אנשי בריאות הנפש על מנת לתת להן את התמיכה לתוצאות הכמעט בלתי הפיכות של הריסת בתיהן, משפיעות על ההתפתחות ובריאות הנפש של הילדים. המדינה חייבת להתמודד עם סכסוך הקרקעות באופן מקיף על ידי הכרה בכפרים הבדווים, סיפוק תשתיות ושירותים בסיסיים כמו לשאר האזרחים במדינה. על המדינה לטפל בפגיעות רגשיות, כלכליות, וחברתיות, שההריסות מהוות לאזרחים הבדווים. רק על ידי תהליך דמוקרטי אמיתי שיכיל את כל המיעוטים בחיי המדינה, יוכלו היישובים הבדווים לצאת ממעגל העוני, להגיע למערכת חינוך טובה יותר, להזדמנויות תעסוקה ולחיים של ביטחון וכבוד. תודה רבה. תודה,

אני חושבת שהצגת את הנושא בצורה מאוד ברורה, גם על ההשלכות וגם על שורש הבעיה. אני חושבת, לצערי הרב, שככל שאנחנו מדברים יותר על הבעיה, הבעיה הולכת ומחמירה יותר. האנשים נמצאים בשטח מלפני קום המדינה, ולאנשים האלה יש בעלות על הקרקע, גם אם לא בדרכים הידועות של דוקומנטציה של הרשויות ושל החוקים שנוצרו אחרי שהם כבר היו על הקרקע. אני חושבת שכמה שאנחנו מדברים על הנושא כך יש פיזור של הבטחות על הכרה, ועל הכרה של כמה כפרים, לפעמים אומרים שישה כפרים ולפעמים אומרים שלושה כפרים, אבל בסופו של דבר צריך להכיר בבן אדם, צריך להכיר באזרחים קודם כל, להכיר בכך שיש אזרחים שמגיע להם את הזכויות הבסיסיות, יש ילדים ויש נשים. אני הייתי רוצה לראות יותר חברי וחברות כנסת נמצאים בדיון הזה כדי לשמוע מה עובר על האנשים בנגב, במיוחד בתקופה האחרונה כאשר יש "חגיגה" של הסתה מאוד ברורה נגד הציבור הערבי בנגב. כמעט כל יומיים יש איזשהו דיון בכנסת באחת מהוועדות או בשדולות למיניהן, שיבואו וישמעו מה עובר על הציבור ואיך הם למעשה חיים את היום-יום הקשה שלהם. אני יודעת שיש לנו היום איתנו גם עדויות שנשמח לשמוע,

להלן תרגום חופשי) תודה רבה לכם שהגעתן כדי למסור את העדויות שלכם.

את זכות הדיבור למנכ"לית עמותת "איתך-מעכי"

אלון, הגשתן נייר עמדה בנושא, ואחר כך אנחנו נקשיב לעדויות. אני גם מבקשת מאלה שנמצאים איתנו מטעם רשויות המדינה, מהמשרדים השונים, אם זה בזום או בנוכחות הפיזית, תרשמו הערות כי אנחנו נרצה לשמוע איך המדינה מתמודדת עם הדברים האלה. לא עם ההרס, אנחנו יודעים טוב מאוד איך מתמודדים עם הרס הבתים, אני רוצה לדבר על ההשלכות. כן אלה, בבקשה. שלום, אנחנו בעמותת "איתך-מעכי" עובדות עכשיו על חוות דעת מגדרית בנושא הזה, שמדברת על המחויבות של המדינה במסגרת הפעולות שלה לשקול את ההשלכות המגדריות. החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם מחייבת את המדינה, במסגרת סכסוך אלים, בעצם להגן על נשים, לבחון את ההשלכות המגדריות של פעולות הקשורות לסכסוך לגבי נשים, ולשלב נשים במוקדי קבלת ההחלטות. בימים האלה, ועדה בין-משרדית שמובילה הרשות לקידום מעמד האישה, עובדת על תוכנית פעולה ליישום החלטה 1325 בישראל, וזה למשל הוא אחד הנושאים שאנחנו חושבות שצריך להיות חלק מתוכנית הפעולה, כדי שהנושאים האלה יבואו לידי ביטוי בקבלת ההחלטות. כמובן שכולנו יודעים שהפתרון הטוב ביותר הוא להפסיק את ההריסות. להפסיק את ההריסות ולמצוא פתרונות שהם פתרונות הוליסטיים. המחויבות של המדינה ליעדים הגלובליים של האו"ם מחייבת גם למצוא פתרונות שהם פתרונות שלוקחים בחשבון מגוון של יעדים, בין היתר יעדים שמתייחסים לעוני, לשוויון, לחינוך, לביטחון תזונתי, וליעדים סביבתיים, ובעצם, המטרה היא למצוא פתרונות לבעיות מהסוג הזה, פתרונות שנותנים מענה לכל הצרכים, ובמיוחד תוך התייחסות לצרכים של נשים. בעצם, גם עכשיו כשהמדינה עובדת על תוכנית החומש לחברה הבדווית, מצד אחד היא רוצה להשקיע אבל מצד שני היא פועלת בצורה שהיא מאוד פוגענית, והדברים לא כל כך מתיישבים. גם בתוכנית החומש לחברה הבדווית, לפי מה שאני מבינה, ההיבטים המגדריים פחות נוכחים והם לא חלק מהתכנון של התוכנית. יש דיון גם מחר, אבל גם לגבי החברה הבדווית יש את אותה בעיה והתוכנית חייבת לקחת בחשבון גם את הנושאים האלה. הבעיה היא גם שהנשים הבדוויות לא נמצאות בעמדות קבלת ההחלטות, הן לא נשמעות, הן לא מיוצגות בגורמי קבלת ההחלטות, והכל עם השפעות מאוד משמעותיות על החיים שלהן. הודא פירטה חלק מההשלכות על החיים של נשים, ואני יכולה להוסיף עוד כמה נושאים כדי לחדד את הדברים. מבחינת נשים בדוויות, המשמעות של הבית עבורן היא מאוד גדולה, כי הרבה פעמים זה ממש מרכז החיים שלהן, היציאה שלהן מהבית היא מאוד מוגבלת והבית הוא בעצם החיים שלהן, וזה גם משהו שחשוב מאוד, וההשלכות הן עוד יותר משמעותיות ממה שהיינו יכולים לחשוב. בעצם, גם האיום בהריסת בתים, כשיש צו הריסה, זה בעצם לחיות בחוסר ביטחון בתוך הבית. הנושא של עלייה באלימות במשפחה שגם באה לידי ביטוי במחקרים, כך שבעקבות איום בגירוש מהבית, בהריסה של הבית, ובעקבות מצב של משבר, הנושא של אלימות מקבל ממדים יותר משמעותיים בחיים של נשים. מבחינת ההתאוששות לאחר הריסת בית, בעקבות משבר הקורונה עשינו איזשהו דו"ח על משבר הקורונה בראי היעדים הגלובליים. מהדו"ח הזה עלה שאחת הבעיות של ילדות או של נשים, זה שמבחינת סדרי העדיפויות בתוך המשפחה, ברגע שיש משאבים שהם מוגבלים אז הם בדרך כלל הולכים לילדים או לגברים, והנשים, כמו לימודים בזום או ביחס לכל משאב בעצם, הן יהיו בתחתית סדרי העדיפויות, אם בכלל משהו כזה אפשרי. כך גם ההתאוששות של נשים ושל ילדות מהריסה של בית היא יותר קשה, וכמובן, הטיפול בטראומה של הילדים בדרך כלל מוטל על האישה, והכי חשוב הוא, שבסוף, הקול הזה לא נשמע והוא לא נלקח בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות, וזה משהו שאנחנו היינו רוצות שישתנה. תודה. כן, תודה רבה. אני חייבת להגיד משהו בנושא של ההשלכות על הנשים, ואם זה ייכנס לתוכנית שנקראת התוכנית הלאומית לקידום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם, אשר מדברת על ביטחונן של נשים באזורי קונפליקטים. הנושא הזה הוא כנראה אחד הנושאים העיקריים שצריכים להיות בתוכנית הלאומית, והוא מבטא באמת איך צריך להתנהל בסכסוך או קונפליקט, גם אם במקרה הזה בין המדינה לבין אזרחיה, גם בנושא הקרקעות. אנחנו הבנו שלאחרונה כל השיח הזה שמתנהל הוא לא רק עניין של קרקעות אלא עניין של שליטה ושל הדמוגרפיה של הנגב, לצערנו מצד המדינה, ולכן גם הפתרונות לא מתאפשרים בראייה אזרחית, אלא הגישה היא יותר מאבק שנשמע כאילו הוא מאבק לאומי, ואנשים רוצים לדחוק אותו במקום לדבר על זכויות של אזרחים, שהם אזרחי המדינה, הם לא מיובאים מחו"ל ולא נוחתים מהמאדים לתוך המדינה. אני מאוד מקווה לראות שזה יהיה חלק מהשיח ומהתוכנית הלאומית של 1325, ואנחנו נחכה. הובטח לנו שבמרץ התוכנית הזאת תהיה מוכנה, לפי הצוות שהקימה הרשות לקידום מעמד האישה, נחכה ונראה את התוצאות, אבל כמובן, אני קוראת לצוות מעכשיו ולרשות, שיכללו את הנושא החשוב הזה בתוך התוכנית. אני חושבת שהמרחק שעשיתם מהנגב עד לפה הוא מאמץ שמחייב אותנו להקשיב לעדויות שלכן, אבל אני רוצה להגיד שלצערי הרב, כאשר אנחנו בדיוק עכשיו מקיימים ומקיימות את הדיון הזה, מתחוללת שוב מתקפה של הריסת בתים, וזה כבר לא בתים, אני לא יודעת מה כבר הורסים באל-עראקיב,

אני לא יודעת מה נשאר באל-עראקיב להרוס, פחונים ואולי אוהלים. זאת כבר הפעם ה-198 שיש הריסות באל-עראקיב. 198 פעמים, ואני חושבת שזאת בכלל הפעם ה-199. כנראה שהמדינה רוצה לשבור כל פעם לעצמה את השיא החדש, היא רוצה להיכנס לספר גינס בתור המדינה שהרסה את הכפר הכי הרבה פעמים. זה כבר מקומם שאנחנו עכשיו יושבות ומדברות, ועכשיו עכשיו מתחוללת המתקפה על כפר אל-עראקיב שוב.

להלן תרגום חופשי) לא נרצה לשמוע קודם את העדויות?

עוה"ד חנאן אלסאנע, פעם ראשונה שאני קוראת לך בטייטל החדש,

תודה, אני ממש מודה לך, יו"ר הוועדה עאידה תומא, על קיום הדיון למרות ההתעלמות הטוטאלית מכל חברי הכנסת ומשרדי הממשלה - - - כולל אלה שמדברים בשם הנגב בכנסת - - - כולל אלה שמדברים בשם הנגב, למרות שאני גם פניתי - - - ואם מישהו לא הבין, אני מתכוונת לרע"מ.

זאת אמירה שלי, בבקשה. אז אני רק רוצה לציין שמה שהודא הציגה לכם היום אלה נתונים ומספרים שהתקבלו מתוך מחקרים, אבל אני רוצה לקחת אתכם קצת למציאות. תתארו לעצמכם, כל אחד מאלה שיושבים סביב השולחן הזה, מי רוצה לחיות תחת איום בהריסת הבית שלו? מי רוצה להפסיד כסף כל כך גדול כל פעם שמשלמים את הקנסות הרבים? מי רוצה שהוא והילדים שלו יחיו בפחד? אנחנו מדברים על אלפי משפחות, על אלפי נשים, שהן חיות כל שנה,

תחת איום של הריסת בתים, והן חשות פחד ודיכאון, אני ליוויתי הרבה נשים.

את דיברת על שני מקרים, ואני יום יום, בתור מי שעובדת בשטח, מתמודדת עם הכאב הזה. אני אגיד לכם מי מחליט להיות במצב הזה, בסיטואציה הזו? אלה הם אזרחי המדינה, שהם מקבלים מאז קום המדינה ועד היום הצעות מהמדינה שהן יותר קשות ויותר גרועות ויותר מאיימות על הקיום שלהם ועל החיים שלהם, אז אין להם פתרון. הנושא של הריסות בתים הוא לא נושא שקשור לנושא תכנוני או קשור לנושא של חקיקה, זה אך ורק קשור ותלוי בהחלטות פוליטיות,

החברה הערבית הבדווית בדרום, משלמים את המחיר של ההחלטות הפוליטיות, המשבר הפוליטי המתקיים בתוך המדינה. לצערי הרב, אנחנו מדברים על זכות בסיסית המעוגנת גם בזכות יסוד בתוך המדינה הדמוקרטית, ולכן, אני קוראת, בשלב הזה ועד שאנחנו נמצא פתרון למשבר הפוליטי במדינה ועד שיתקבלו החלטות פוליטיות הוגנות ואמיתיות שמשרתות את אזרחי המדינה, אני קוראת לפחות למשרד הרווחה שיתנו מענה לנשים שהן מתמודדות עם דיכאון ועם אלימות, הן מתמודדות עם אלימות ממסדית, מהמדינה שאמורה להגן ולספק את הביטחון שלה. כשאני מגיעה לרווחה, אומרים לנו שאין להם תקציב, סליחה? משרדי הממשלה, אתן מודעות ומודעים לעובדה שיש פה במדינה הריסות בתים, וזה מביא למצב נפשי מאוד קשה, אז איך אתם לא מתקצבים ולא מתכננים בתוכניות של הרווחה תקציב ותוכנית כדי לתת מענה וטיפול למשפחות, ילדים ונשים, ואפילו הגברים, להתמודד עם ההשלכות? בואו נתחיל בזה עד שנמצא פתרון לנושא של הריסות הבתים והמשבר הפוליטי הזה. זה מקרה דחוף, אני אומרת לכם, אני ראיתי ופגשתי, ופה - - - לצערי הרב אני התחלתי בזה שמשרד הבריאות לא ראה לנכון לשלוח נציגים.

זאת המשימה שלנו מעכשיו, שנצא ונקרא למשרד הבריאות, לתוכנית החומש לתקצב תקציב, לתת מענה. אני אומרת לכם, כל האלימות שאתם רואים בחברה הערבית, זה נובע גם מהריסות בתים, זאת אחת הבעיות שלנו. יש פה שתי נשים מקסימות, אתן רואות אותן שהן הגיעו לפה לירושלים? אז אל תחשבו שזה פשוט לבוא למקום שגם הוא מהווה איום, ויש לו חלק בהחלטות של הריסות הבתים. זה לא פשוט אבל הן הגיעו לכאן על מנת לנסות לשמוע אם יש פתרון, האם יש תקווה, ואנחנו רוצות לשמוע לפחות פתרון כלשהו. שתיהן נשים מקסימות שיכולות לתת עדות. אני באמת חושבת שחיכינו רבות, תודה לך על הדברים שלך אבל אני באמת רוצה לשמוע את מרים אבו אלקיעאן, ואחריה חמדה, בבקשה. (אומרת בערבית,

(חוזרת לשפה העברית) האמת היא שכל מה שדיברתם עליו, כל זה היה מילים, אבל להרגיש את הדבר הזה זה לא אותו דבר. את יודעת, הרסו את הבתים שלנו והיה מקרה קשה בינואר 2017 - - - ההרג של יעקוב אבו אלקיעאן. כן, שהרגו את הדוד של הילדות שלי ובעלי. מאז, כשהילדות שלי רואות משטרה הן רועדות, הן מסתירות את הפנים שלהן מהפחד, אפילו כשאני איתן באוטו, הן רואות משטרה ונבהלות מיד וקוראות לי "אמא! משטרה!", ועכשיו המשטרה מהווה פחד וטראומה לילדות שלי, אפילו לי, גם אני נבהלת כשאני רואה משטרה ואני מבינה שהם באים להרוס משהו. יש משהו בזה, שזה לא מגן עליי - - - מה שבטוח זה שהם הרסו את האמון שלך. הרסו, בטוח שהם הרסו את האמון שלי. אני כל יום עובדת בכפר מוכר, אני מורה ואני בעלת תואר שני מאוניברסיטת בן גוריון בניהול, ועם כל הקשיים האלה, אני לא אדבר עליהם אלא על חלק קטן מהקשיים ובעיקר על הפחד. אנחנו כל הזמן יוצאים מכפר לא מוכר, ולא מוכר זאת הגדרה של המדינה, הכפר מתקיים כבר למעלה מ-70 שנה, זה קיים ונמצא. בעלי נולד בכפר, אמא שלו היא ילידת הכפר, זה לא חדש אבל המדינה בוחרת להגדיר לעצמה איזה כפר מוכר ואיזה לא, ואת כל התוצאות של ההחלטות האלה אנחנו חווים על בשרנו. כל יום כשאני הולכת לכפר ללמד שם אני משאירה את הבית שלי, ואני נשארת כל הזמן בפחד שמא אחזור ואני אמצא שהבית שלי הרוס. אני לא יכולה לתאר לך כמה זה קשה, וכמה זה משאיר אותך בקושי הרגשי כל הזמן. הילדות שלי, אף פעם לא ראיתי - - - לא יודעת, אנחנו במדינה דמוקרטית, אנחנו אזרחי המדינה, אז אם אנחנו אזרחי המדינה הזאת ויש לנו זכויות, אנחנו עובדים, משלמים מיסים והכל, אז למה לא לאפשר לנו לחיות כמו שצריך? למה לא לתכנן לנו כפר? הכפר קיים כבר המון שנים, אז למה לא לעשות לו תוכנית מתאר ולקדם אותו ולהשאיר אותו כמו שהוא, במיוחד כשהם רוצים להוציא אותי ולהביא חיראן יהודית. למה, הוא אזרח ואני לא אזרחית? אז או שאני האויב שלך ולא תשאיר לי כלום ואז אל תגיד שזאת מדינה דמוקרטית, או שזאת באמת מדינה דמוקרטית והיא תכיר באנשים שגרים תחתיה. אני אמורה להיות ישראלית ואני אמורה להיות גאה שאני ישראלית, אבל אני לא,

כי מה? המדינה הזאת כל הזמן נגדי, בגלל המטפחת שלי, בגלל הדת שלי, בגלל הערביות שלי, למה? זה מאוד קשה, מאוד קשה לחיות תחת פחד ואיום, והתחושה היא שאנחנו "הילד הרע" במשפחה שצריך כל הזמן להעניש, זאת לא הרגשה טובה. אני קוראת לכל אישה, לא לכולם אבל לנשים במיוחד, תחשבי שאת כל הזמן תחיי תחת איום שהבית שלך לא יהיה קיים יותר, ואם התחתנת והקמת בית קטן, ילדת ילדים ואת רוצה להרחיב, אין לך את הזכות להרחיב, אסור לך, כי אם את מרחיבה ושמה כמה אבנים או משהו, באים להרוס את זה מיד. את לא מוכרת, אין לך זכות, אין לך ואין לך, וכל ה"אין" האלה של הממשלה. אז אני רוצה לקרוא לממשלה באמת, שאנחנו לא נתאדה, ואנחנו לא נעלם, ואנחנו נישאר, אז עדיף לחפש פתרונות, כי סכסוך מתמיד אף פעם לא יביא למשהו טוב עתידי, גם הילדים שלנו אלה, שגדלים תחת האיום הזה, הם לא יגדלו כשהם מרגישים שזאת המדינה שלהם והיא מאוד יפה, ואתם יודעים את זה וזה לא טוב לעתיד שלנו, ואני מקווה שזה ישתנה.

תודה רבה לך מרים, תהיי בריאה.

אני יודעת שממילא קשה לחיות בכפר בלתי מוכר, כאשר כל השירותים הבסיסיים, המים, החשמל, הסניטציה, התחבורה, האופציה של לקחת את הילד בבוקר ביד ולצעוד לכיוון של גן הילדים לא קיימת, כי גן הילדים רחוק אולי עשרה קילומטרים וביניהם צריך להחליף אוטובוס ולצעוד עוד שני קילומטרים ברגל בחום ובקור, ומעל לזה להרגיש כל הזמן מאוימים זה לא משהו שהייתי מאחלת למישהו. אני רוצה להוסיף משהו על אופן החיים בכפר בלתי מוכר, זה אומר לחיות בלי מים זורמים בברזים, בלי חשמל, אין לי מקרר בקיץ, אין לי אמצעי חימום בחורף, אין לי כביש כדי שהאוטו שלי ייסע כמו שצריך, כל חודש או חודשיים אנחנו צריכים לתקן את האטו כי אין כבישים שסלולים כמו שצריך. לי יש אוטו אבל לנשים רבות בכפר אין אוטו, והן צריכות לשלוח ילדים בגיל 3 ללכת מרחק של קילומטר עד שהם יגיעו לאוטובוס בכביש הראשי, ובדרך יש נחשים בקיץ, יש כלבים, יש כל מיני איומים וזה מאוד קשה, מאוד קשה לחיות בקושי הזה, וזה בנוסף לאיום של הריסת הבתים וכל הדברים האלה, זה מאוד קשה, ואנחנו בכל זאת לומדות, עובדות, רוצים להיות אזרחים טובים, אבל המדינה לא רוצה שאנחנו נהיה, אני מקווה שהיא תשקול את זה. אני רק רוצה להגיד משהו, את חזרת על זה כמה פעמים שאתם רוצים להיות אזרחים טובים, רוצים להיות שווי זכויות ו"אנחנו הילד הרע במשפחה", אז אני אומרת לכם, אתם הילד הכי טוב במשפחה, כי לשרוד ולהתפתח וללמוד ולגדל דורות חדשים, זאת העבודה הכי יפה שראיתי ואני רואה איך הנגב מתפתח למרות כל ההסתה. יושבת מולי אישה שחיה בכפר בלתי מוכר, נגד כל התוכניות סיימה תואר שני, עובדת, מחנכת, זאת גאווה. (עוברת לשפה הערבית) כל הכבוד. חמדה, הגיע הזמן חמדה, תתכבדי. (מדברת בשפה הערבית,

נמצאת אתכם חמדה אבו ג'ריביע מוואדי אל-נעאם. מי יתרגם? אני יכולה לדבר אבל בשפה - - - (מדברת בשפה הערבית, להלן תרגום חופשי) לא, תדברי בערבית ואני אתרגם אותך. בסדר.

נמצאים בוואדי אל-נעאם לפני קום המדינה, היינו באדמה שלנו בכביש 40, לקחו אותנו מכביש 40 קדימה, זה היה לפני הזמן שאני נולדתי, ונשארנו לחיות שם. כעת, יש לי בית ישן, גרתי בבית הזה עם אמא שלי ועכשיו אני צריכה לבנות בית במקומו

(עוברת לשפה העברית) אני מקווה שלא יהרסו לנו את הבית.

אני בעצמי אתערב לראות מה קורה עם הנושא שלכן, ואני תכף אפנה גם לסמנכ"ל ההסדרה

זה לא משנה, אלה אנשים שהיו בצבא - - - בסדר,

אני רוצה לדעת במה מדובר.

בסדר אז עכשיו אני אתן עוד שתי דוגמאות שקרו עכשיו, חלק אני

צריך לעשות משהו בשיתוף פעולה כדי שיהיה איזשהו פיצוי לבתים, ויהיה איזה מישהו שיתווך.

כמו בגוש קטיף כשכל מיני ארגונים נתנו ותיווכו וניסו למצוא פתרונות ומצאו מקומות לדיור

אני מסכימה שבגבעת עמל הפינוי של

שאמנם מושפעת מבעלי ההון שרוצים את הקרקע ההיא, אבל יש אחריות גם על המדינה כמי ששיכנה את האנשים על קרקע שכולנו

מה זאת אומרת? כשאנחנו מסתכלים על הריסת בתים, לא כולנו מבינים שאישה שנהרס לה הבית, נהרס לה האמון, נהרסה לה האישיות. כל אישה שנהרס לה הבית, ממש, אלה החיים שלה,

מי שנמצא בכפר בלתי מוכר, אין לו לשכת רווחה שאחראית. אני מטפלת במקרה שפתאום משרד הרווחה הפסיק את הסבסוד לילדים במשפחתון, על סמך זה שהם לא שייכים לאותה לשכת

תעסוקה, כלכלה וכל התחומים האלה, אנחנו פה גם בסיוע הוועדה כבר שנים מקדמים בהחלטה, גם בחומש הקודם וגם בחומש הזה, כשהחומש הקודם עמד על היקף תקציבי של 3.2

לחזק את העמותות שמספקות סחורה ויודעות לעשות את העבודה בשטח,

זה קיבל ביטוי בהחלטה. אמר לי בזמנו בוועדה לפני שנה

של תמיכה במשפחות שאיבדו את הבית, מה בדיוק יש בתוכנית? אז ההיגיון המסדר בא ואומר את מה שאמרתי בתחילת דבריי, שאנחנו נוגעים בכל

ומי שצריך לתת את

זה ההשלכות של האכיפה והשיטור - - - זה ההשלכות,

אז בכל המעטפת הזאת - - - אז

אני עובדת גם - - - לתוכנית החומש יש תקציב להעצמה כלכלית של נשים, ואני באה לנשים עם יוזמה להעצמה כלכלית, אבל אז פתאום הבית שלהן נהרס, כמו מיאדה שאת פגשת אותה ב"ריאן",

לעשות את החריש ולדרוך עליו, לסגור אותו שוב בלי לנטוע שום דבר. מדיניות החריש היא מאוד ברורה בנגב, לצערי הרב. אני פגשתי את מיאדה שלמדה בתוכניות צילום,

היא מצאה את

הם אומרים לאבא שלהם,

תודה, חמדה. אני רוצה לבקש מחאלד אזברגה, מפקח מחוזי, לדבר, אולי הוא יודע יותר על תוכניות הרווחה. זה הלב, כלומר, יש את המשרד הראשי המרכזי - - - בגלל זה אני פניתי אליו, אני הבנתי שבתוכנית אין מה לטפל, ואני פונה

ואין לנו אבחנה של מי שפונה למחלקת הרווחה, אם זה אירוע משברי כתוצאה משריפה, מהריסה, או מכל אירוע אחר קיצוני. משפחה שמגיעה לרווחה,

בהתאם לתע"ס,

בכל מה שקשור לתקציב החומש, כל מחלקה קיבלה בערך 15 מיליון שקלים. החלוקה הפנימית של התקציב היא באמצעות מנהל המחלקה,

והם מחלקים את הכסף בהתאם לצרכים שעולים

שאחת הבעיות בהנגשת השירותים היא לא רק הנגשה פיזית,

והבנה למה מגיע לכל אזרח לקבל מהמדינה. לא רק, אני רק ברשותך רוצה לומר משהו. מר חאלד, אני מודה

תמיכה נפשית, מי שנפגע והוא צריך סיוע נפשי כזה או אחר. היה את זה גם בתקופה של הקורונה,

חלק מהמשפחות פנו לשם והילדים קיבלו טיפול קליני. אז יש מגמה של שיפור בשירות,

כפי שציינתי, צריכים להרחיב את המעגל - - - חאלד, הרצון שלי הוא להבין האם יש הבנה שיש צורך לפתח תוכנית ספציפית

שנייה אחת, עאידה, יש לי שאלה אחת להבהרה. הזכרת את לקיה ואת רהט ואת שגב שלום, ואת אל-קסום ואת נווה מדבר, והם כולם מוכרים.

אני רוצה לשאול מה קורה עם הכפרים הלא מוכרים, וואדי אל-נעאם ואום אל-חיראן - - - אבל הודא, זאת השאלה ששאלתי בעניין פתיחת שלוחות.

בעיות נפשיות, בעיות כלכליות, וכיוצא בזה. האם משרד הרווחה באמת מטפל בכפרים הבלתי מוכרים? בגלל זה שאלתי על עניין השלוחות ובגלל זה שאלתי על עניין הניידת, ואני אשמח

כי בסופו של דבר, להביא את כולם לקבל את השירות בכפרים המוכרים, כולנו יודעים מהם הקשיים העומדים בפני האנשים, ואנשים שנמצאים גם בטראומה וגם בעוני מחפיר ובמחסור של תשתיות של תחבורה ציבורית, יהיה קשה להם להגיע לשירותים האלה. אז אני מבקשת לקבל לידיים שלי את התוכניות שלכם לתקופה הבאה.

רק לגבי הסוגייה של הנוהל, כרגע אין לנו נוהל או מדיניות ספציפית באמת לטיפול במקרים כאלה. אנחנו נותנים את הטיפול, כפי שציינתי, במסגרת השוטפת, וכל מקרה נבחן לגופו, אבל את הסוגייה הזאת אני גם אביא לדיון פנימי שלנו יחד עם הגורמים הרלוונטיים במשרד ואנחנו נבחן אותה. בהקשר למה שאמרה חנאן גם קודם - - - אני הייתי מציעה גם לערב את ארגוני השטח שעובדים בנושא הזה, כדי לשמוע מהם.

רציתי להגיד לחנאן שאנחנו כן בשמחה רבה נשב יחד, ונמסגר את האפשרויות כדי באמת לקדם ולהנגיש את השירות. צריך לזכור שהשלטון המקומי הוא הזרוע של הביצוע, אנחנו צריכים גם את האמצעים שלהם ואת היכולות שלהם, שהם מעבר רק לרווחה. הרווחה צריכה את העניין של התשתיות ואת עניין ההגעה, אז הסוגייה מורכבת אבל אני מקווה שהדיון - - - כן, אבל חאלד, אתה יודע שעם כל הכבוד לשלטון המקומי, אנחנו מדברים על סוגייה שנמצאת במקומות שאין בהם שלטון מקומי, זאת הבעיה מבחינתי. צריך את שיתוף הפעולה של המועצות עצמן גם בדברים אחרים, במעטפת. בסופו של דבר - - - אני עדיין זוכרת את הביקור הראשון שלי בשגב שלום, כשראש המועצה אמר לי אז שהוא מקבל תקצוב לשירותי הרווחה על מספר התושבים שרשומים אצלו, אבל לא לוקחים בחשבון את כל האנשים שלא רשומים אצלו והוא בכל זאת צריך לספק להם שירותים, והם נמצאים במרחקים מאוד גדולים, לפעמים של עשרות קילומטרים, כדי להגיע אליהם. אז אני חושבת שכל עוד המדינה לא פותרת את הבעיה העיקרית, שהיא ההכרה, היא צריכה לחשוב על איך היא מנגישה את השירות לאזרח. כבר הכירו בבני האדם ורשמו אותם כאזרחים, האחריות היא לא על הקרקע, האחריות של המדינה, החוזה החברתי של המדינה הוא עם האזרח, לא עם הקרקע, עד כמה שידוע לי. תודה לך. אני רוצה לשמוע - - - אני רק רוצה לשאול אותו שאלה. כן, חמדה. חאלד, אני רוצה לדעת משהו. לאיזה מועצה בדיוק שייך וואדי אל-נעאם? וואדי אל-נעאם שייך לנווה מדבר. נווה מדבר, ואתה - - - אבל אני יכול להגיד משהו,

מה שגם ציינה יו"ר הוועדה לגבי היישובים הסמוכים ליישובים הקיימים, אז במסגרת החלטה חדשה לקחנו בחשבון שהשירותים, גם מבחינת ההקצאה, יתייחסו גם לתושבים שהם בסמוך ליישובים. כלומר, ההקצאה התקציבית אצל ראש המועצה?

צריך לקחת בחשבון שגם במידה שיש ליישובים שהם - - - אני מאוד מקווה שתפקחו, כי הסיפור שסיפרתי עליו בעניין מעון היום, זה בדיוק השימוש בהקצאות. כשאתה אומר שלוקחים בחשבון את היישובים הסמוכים, אני יודעת שיש הקצאות מבחינת סבסוד משפחתונים או הועדות למשפחתונים, אבל החלוקה צריכה להיות גם צודקת בתוך הלשכה עצמה, לקחת בחשבון שיש ציבור מעבר לאותו כפר. ההסרה של ההועדות לילדים, שכולם מהכפרים הבלתי מוכרים, במקרה הספציפי הזה. יש מקרה בביר הדאג' לגבי מעון, שהילדים בו לא הוגדרו כילדים בסיכון ואז הם לא קיבלו סבסוד, זאת הסוגייה שאני מכיר אותה בביר הדאג'. אם יש סוגייה נוספת שאת - - - לא, זה הנושא, הם לא הוגדרו בסיכון. יש לי את הגדרות הסיכון,

ואני חושבת שאלה הגדרות שמתאימות יותר לתל אביב או נצרת, לא לכפרים הבלתי מוכרים שם הסיכון הוא אחר לגמרי.

אז זה מגיע לעניין של החוק, אבל אנחנו מטפלים בזה במסגרת האפשרויות שיש לנו. אנחנו ממש על זה בימים הקרובים. תודה חאלד. אני רוצה לשמוע את יגאל בוסקילה, סמנכ"ל ההסדרה, האם הוא נמצא איתנו בזום? כן אדוני, אני בטוחה ששמעת והקשבת טוב מאוד לכל ההשלכות שדיברו עליהן, גם העדות וגם הנשים הפעילות בשטח, וגם אנשי המקצוע, ואני יודעת שאתם לא אחראיים על הטיפול בהשלכות אבל אתם איכשהו תורמים להשפעות של המעשים של ההריסה. אנחנו ראינו בשנה שעברה וגם בשנה הקודמת עלייה מאוד גדולה בהריסות, אפשר לדעת מה מתוכנן לשנה הזו?

אני מרשות הבדווים, הרשות להסדרת התיישבות הבדווים בנגב, אנחנו לא מתעסקים עם אכיפה, ומי שענו לך ואמרו לך שהם לא רוצים ליטול חלק בדיון הם כנראה גופי האכיפה. אנחנו לא אחראיים על אכיפה, לא מתפקידנו לבצע הריסות, אין לנו סמכות להוציא צווים - - - מי מוציא את הצווים האלה? זה האכיפה,

גופי האכיפה - - - מי זה האכיפה? אני שואלת כדי להבין, אני לא מתגרה בך, אני מנסה להבין. אני לא לקחתי את זה כהתגרות, גברתי. לא, הייתה לי הרגשה שהתעצבנת קצת, אז בסדר. יש גופי אכיפה, יש מינהל, יש יחידה ארצית, יש סיירת ירוקה - - - אז זה רשות מקרקעי ישראל? נכון, כן. אנחנו כרשות הבדווים, יוזמים את הפתרונות לאותן אוכלוסיות, יוזמים ביחד איתם. אני אתן שתי תשובות שמתייחסות לכמה אלמנטים. הראשונה, שאלתם במסגרת הדיון מספר שאלות, כולל הגברת אלסאנע ואחרות, וגם את, לגבי הנגשת שירותים נוספים של משרד הרווחה ומשרדים אחרים

שוב אני מדגיש, לפזורה ולא לתחומי יישובים מוכרים או תחומים של יישובים מתוכננים,

לא לשגב שלום ולא - - - כלומר, לכפרים הבלתי מוכרים. יופי, לאתרים כאלה יש מרכזי שירותים. מרכזי השירותים הם לא בהכרח ביישוב מוסדר. יש מרכזי שירותים בתל ערד, יש בביר משאש, יש באזורים נוספים, יש בזרנוג ועוד מקומות אחרים. במרכזי השירותים כיום יש בתי ספר ואשכולות גנים או מוסדות ציבור שהן מוסדות חינוך מובהקים. יש כזה גם באל-פורעה ויש באתרים נוספים. אנחנו ביקשנו, כרשות הבדווים במסגרת תוכנית החומש, לתקצב את השיפור של המצב במרכזי השירותים האלה. אנחנו נבצע אותה, אנחנו נבצע את העבודות כי אנחנו גוף שיודע גם לתכנן וגם לפתח בהיקפים גדולים, ואנחנו מתכוונים לעשות פיתוח שיכלול נגישות ברמה טובה, כמו כבישים, תשתיות, חשמל, תאורה לכל האורך, מסופים להורדה בצורה בטוחה של ילדים שמגיעים לבתי הספר. אנחנו מתכוונים גם להרחיב גם את מרכזי השירותים, כך שניתן יהיה לכלול באותו שטח, הן מבחינת תכנון והן מבחינת פיתוח, גם אתר נוסף להנגשה של משרדים או שירותים נוספים שיש, כמו למשל, שירותי בריאות. אם צריך מרפאות במקומות כאלה, וצריך מרפאות במקומות כאלה, ומשרד רווחה, כדי להנגיש את השטח לטובת שירותי רווחה - - - האם מתוכננים מרכזים חדשים כאלה בתוכנית החומש שלכם? אנחנו בוחנים תמיד, בוודאי - - - כי אני הקשבתי ואתה נתת דוגמאות, ויפה שאתם חושבים להרחיב את המרכזים האלה. השאלה היא, האם יש תכנון למרכזים נוספים בכפרים אחרים?

אנחנו בבחינה מתמדת מול כל מיני משפחות שנמצאות ב"משולש הגדול" או במרכז הסייג שנמצא בין באר שבע, צומת שוקת, ערד ודימונה, לבחון אתרים נוספים ביחד עם משפחות, כדי ראשית, לסגור על מיקומים של אתרים אלה, ושנית, לקבל הסכמות גם של - - - שנייה, אבל אני מבינה שאתם בוחנים וכל זה, אבל בדרך כלל תוכנית באה ואומרת שמתוכנן לכם בחומש הבא עוד חמישה מרכזים כאלה למשל, ואחר כך שולחים אתכם לבחון, כי האם השטח דורש?

אבל השאלה היא, כמה מתוכנן ומתוקצבים עוד מרכזים לשנים הבאות? ראשית, אין תוכנית מסודרת לכזה דבר מסיבה מאוד פשוטה,

מאחר ואת מכירה קצת,

את אזור הנגב ואזור הדרום - - - קצת,

קצת, אז יש המון תביעות בעלות בשטח הזה. מבלי הסכמות של תובעי בעלות, ומבלי הסכמות להתקבץ סביב משהו, אין לזה סיכוי לקום בכלל, גם אם זה מרכז שירותים שהוא מרכז שנותן שירותים או מנגיש שירותים מובהקים של מדינה, של ממשלה, לאוכלוסייה שנמצאת בפזורה. במקומות שציינתי כרגע מאלה שכבר הוקמו, לא תמיד קיבלו הסכמה בפעם הראשונה והיה צריך לנהל סוג של משא ומתן כדי למצוא את המקום שיש בו,

- - - מהקצת שאני מכירה, אני מכירה את זה, ואני גם מכירה, מהקצת שאני מכירה, איך תמיד מגלגלים את האחריות על זה שהם הסכימו או לא הסכימו. ניהלתם איתם משא ומתן? בסדר גמור, על כל דבר מנהלים משא ומתן, גם על מציאת מקום מתאים ללשכת רווחה באיזשהו מקום בצפון מחפשים. אבל אני יודעת דבר אחד, אין לכם תקצוב אין-סופי. בתוכנית החומש יש תקצוב ספציפי, ומחלקים את התקציב הזה,

או שזה מה שאתם אומרים לי, שאין לכם תוכניות. אני יודעת שמשרד ממשלתי עובד לפי תוכנית, תוכנית שאומרת שבחמש השנים הבאות למשל, יש לכם תקציב לפתוח שבעה מרכזים כאלה, או חמישה מרכזים כאלה, ואז, כשיודעים שיש חמישה מרכזים שעתידים להיפתח, בודקים איפה אפשר לבנות אותם ומנהלים משא ומתן עליהם, אבל זה לא תצבור כפי יכולתך, זה לא שכל מה שדורש השטח ומאפשר השטח נותנים לו. השאלה היא, האם יש לכם יעדים ברורים בעניין הזה? זאת שאלה מאוד פשוטה.

יש חמישה כאלה במרכז הסייג מעבר למה שקיים, מעבר למה שאמרתי לך. אז מתוכננים חמישה מרכזים חדשים? אם תאפשרי לי להגיב, אז אני אענה לך, גברתי. את רוצה תשובה? אני חושבת שהתגובה שלך בכלל לא מוצדקת.

אני שואל אם את רוצה תשובה - - - שאלתי שאלה, ואני מנסה להבין. אמרת שיש חמישה מתוכננים אז אמרתי יופי, יש חמישה מתוכננים. בבקשה, תמשיך.

חמישה כאלה באזורים שבהם אנחנו מנהלים שיח עם המשפחות. זה אזורים כמו אל-רוריס, כמו חרבת אל-וטן, כמו אל-ע'רה, כמו להרחיב את ביר אל-משאש, וכמו להרחיב את זרנוג.

נתתי תשובה מספיק טובה? נתת תשובה, אני לא אוהבת את הסגנון, ואני מבקשת לא להעיר לי. אני באמת, אני מנסה להיות רגועה כמה שאפשר, אבל אדוני ישלח לוועדה תשובה מסודרת. אני רוצה לראות את מפת הפריסה שלכם מבחינת המרכזים, אני רוצה לראות את המפה של המרכזים החדשים שאתם מתכננים, ואיפה בדיוק מתכננים את ההתרחבות ומה סוג ההתרחבות למרכזים הקיימים, תודה רבה. אני חושבת שכיסינו את כל אלה שביקשו לדבר. אני יודעת שהדיון הזה תמיד מעורר אמוציות אבל גם - - - הוא גם חושף את השיח הגזעני - - - לא,

יש פה שיח פטרוני והוא אפילו לא הבין כנראה שהוא מול יושבת ראש ועדה פרלמנטרית, ושהתפקיד שלי הוא כן לבקר את העבודה שלכם. אתם לא כל יכולים בנגב, והצורה של התשובה מקוממת אמנם, אבל אני לא רוצה להסית את הדיון למקום הזה. זאת בדיוק הגישה, וזאת הייתה דוגמה של איך מתייחסים, אני לא רוצה להסית את הדיון למקום הזה. אני רוצה להתמקד באמת במה ששמענו היום, ולצערי הרב, העמדה שלי על הרשות ידועה. אני חושבת שלא צריכים מישהו שיסדיר את האזרחים ולא צריכים רשות, צריכים משרדי ממשלה שיעשו את החובה המוטלת עליהם בהנגשת השירות לאזרחים ולשרת את האזרחים בגישה שוויונית, בגישה צודקת והגיונית, בלי שריף של האזור שצריך להסדיר ולסדר את האוכלוסייה שם. עוד יגיע היום שכולנו נברך על פירוק הרשות הזו. הדרישות שלי מהמשרדים השונים נרשמו לאורך הישיבה. אני רוצה לברך את הנשים שעשו את הדרך והגיעו כדי להשמיע את קולן. (עוברת לשפה הערבית, להלן תרגום) תודה, תודה לכן, (חוזרת לשפה העברית) אני מודה לכן על הכוח שאתן משדרות, אתן לא פה כדי להיות הילד הרע כפי שאמרת, אתן נשים חזקות, שמתמודדות עם קשיים שאני לא יודעת אם כל אזרחיות המדינה היו יכולות לעמוד בקושי שאתן נמצאות בו, ובכל זאת, אתן מגדלות דור של צעירים וצעירות. אמנם רוצים לצייר אותם כפורעים, אבל אתן מגדלות דור של צעירים וצעירות חזקים וחזקות, משכילים, מתפתחים, עובדים ורוצים לחיות, אבל לצערי הרב, מקבלים יחס מפלה מהמדינה. אני חושבת שהגיע הזמן לנסות לפתור את זה כמה שאפשר. בעיניי, הפתרון האמיתי הוא בהכרה בכלל הכפרים, איפה שהם נמצאים, על קרקעותיהם ואדמותיהם. זה הפתרון האידאלי עד שנגיע לאותו יום, בלי לבקש מכם להתנייד, בלי לבקש מכם להתכנס בעצם לתוך המקומות שיצרו עבורכם, אלא להכיר בקיום שלכם.

למדינה יש אחריות על השלכות המדיניות הדורסנית של הריסת הבתים, כולל טיפול גם נפשי וגם חברתי, סוציאלי, כלכלי, שצריך לספק אותו. אני שוב אומרת, חריש הגמלים לא עובד. לנסות לבחוש, כך מצד אחד מנסים להעצים אזרח ומהצד השני לגרום לו להרגיש חסר כוחות לגמרי, זה לא עובד ביחד. אני מאוד מקווה שבהתאם לתשובות שנקבל מהמשרדים אנחנו נבחן את התוכניות הקיימות, נעיר על התוכניות, ואני קוראת גם למשרד הרווחה וגם למשרד הבריאות שייקחו את האחריות על בריאותם ורווחתם של כלל אזרחי מדינת ישראל, ובעיקר הכי מוחלשים והכי מודרים בנגב, ולהתחיל לחשוב ביחד, בשיח מתמיד עם הנשים הנפלאות, המקצועיות והחרוצות שנמצאות פה, וגם עם ארגונים אחרים שנמצאים בשטח. גם פתרונות שצריך לספק, צריכים להגיע עם ראייה מגדרית, אי אפשר לדבר רק עם הגברים, ואני לא מבקשת לדבר רק עם הנשים אבל לכלול את כל הנשים והגברים שמתמודדים עם הבעיה, בשיח ובחיפוש אחרי פתרונות. תודה לכולם, ביום שני נקיים דיון גם על תעסוקת נשים ערביות בדוויות. תודה רבה לכולם, (עוברת לשפה הערבית,